אני פותח את הישיבה. אנחנו בסעיף האחרון בסדר-היום, שהיה צריך להיות סעיף של כל הישיבה היום, אבל התגלגלו הדברים. תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת

לא לחזור. אני שואל האם יש מועד שאליו אפשר להתכוונן,

כרגע אין

ושוב אני חוזרת ואומרת שהיועץ המשפטי לממשלה הסכים לבחון בחיוב את האפשרות להארכת הוראת המעבר

שההארכה הזאת נדרשת גם עבור הממשלה או בראש ובראשונה עבור הממשלה. הוא אמר שהוא לא הכיר את העובדות כך ושהוא הבין שזאת הארכה שנדרשת אך ורק לגמ"חים.

מתכוון להמשיך אותן בשבוע הבא, כנראה ישימו אותו בסדר-היום, אבל אני לא אתחיל את הדיון עד שאני אקבל הודעה לכמה זמן נותנים הארכה.

ביקשתי שנה. זה מובן מאליו וזה לא איזה

אמרתי שאני חושב שהסיבה שאתם לא נדרשים על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה לעשות את זה בעצמכם, היא מכיוון שהם חושדים בי שאני לא מתכוון להעביר את חוק הגמ"חים.

האמת היא שלא הייתי צריך להגיד את זה. אבל אנחנו לא עשינו אף פעם של חוק הגמ"חים עם תקנות ה-CRS. מי שעשתה את הכריכה היא אלישבע בדברים שלה עכשיו. באה אלישבע ואמרה שככל שתעבור הסדרה איכותית בחוק הגמ"חים, אזי אנחנו נהיה מוכנים לשקול הוראת מעבר ארוכה יותר. אנחנו לא עשינו את הכריכה הזאת. אנחנו ממתינים לתשובה מהממשלה מי יהיה המפקח בגמ"חים, לצורך העניין, כדי להתקדם עם ההסדרה האיכותית לגביהם. אתמול הייתה ישיבה על חוק הגמ"חים והתקדמנו מאוד מאוד. אנחנו נעשה כנראה ישיבה גם בשבוע הבא. זה לא קשור. את חוק הגמ"חים אני רוצה להעביר, ואני עוד לא יודע באיזו סיטואציה. אנחנו נצטרך בסוף להחליט באיזו סיטואציה אנחנו מעבירים, אבל אנחנו לא כרכנו את זה. אני לא באתי ואמרתי שה- FATKAתעבור רק אם נסתדר עם חוק הגמ"חים וה-CRS יעבור רק אם נסתדר אני לא כורך את זה. אם היינו מתנהלים נורמלי, זה היה הולך כדלהלן: אתם הייתם באים עם ה-CRS, מלכתחילה הייתם אומרים שאתם יודעים מהניסיון שלכם עם ה- FATKAשיהיו פה הרבה בעיות לגבי המגזר השלישי בכלל, אבל באופן מדויק על הגמ"חים אבל זה יהיה גם על המגזר השלישי. ואז אתם אומרים:

המגזר השלישי לא נמצא. הוא יגיע לי,

יגיע, יגיע. הרי יקום איזה יועץ משפטי ויגיד שגם במגזר השלישי יש בעיה. והבנקים יתחילו לסגור חשבונות של המגזר השלישי. פרידה, זאת הדרך שהייתה צריכה להיות ובין יתר הדברים היה צריך להגיד לי מי שעוסק בעניין הזה מה עם חוק הגמ"חים. ואז הייתי אומר לו שאנחנו כבר בישיבה הרביעית ואנחנו צריכים להגיע לאיזשהו סיכום. זה לא קשור בכלל לעניין. אם הייתי כורך את זה, הייתי אומר שאני לא דן עכשיו על ה-CRS. לא אמרתי את זה, אני דן באמת. ואתם צריכים להחליט. לכן שאלנו את גב' אלישבע האם מה שמאיר לוין אמר פה בישיבה הקודמת יש לו מועד. והיא אומרת שעוד לא. אני אומר לה שאנחנו לא ממשיכים שום דבר בגלל שב-CRS צריך מועד. חצי שנה לא מספיק וזה היינו הך. הרי אי אפשר להיתמם וצריך לתת תשובה. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו הפצנו את אותו נוסח שהיה בישיבה הקודמת.

פסקה 3. לא הקראנו לגבי פתיחת חשבון חדש ואני זוכרת את זה היטב. היו לי שאלות על חשבון חדש. אנחנו מדברים על תקנה 3(3). "לגבי פתיחת חשבון חדש של יחיד יבצע המוסד הפיננסי הישראלי המדווח את שני אלה: (א) בעת פתיחת החשבון הוא יקבל תיעוד עצמי לגבי יחיד מבעל החשבון ויאמת את סבירות התיעוד לפי האמור בחלק הרביעי, סעיף א לתקן, על אף האמור, אם קיים ברשות המוסד הפיננסי תיעוד עצמי של אותו בעל חשבון, רשאי המוסד הפיננסי לא לדרוש תיעוד עצמי חדש, אם לא חל שינוי בנסיבות החשבון כך שהוא יודע או שיש לו סיבה לדעת כי התיעוד העצמי שברשותו שגוי או לא אמין. (ב) יסווג חשבון חדש של יחיד אשר על פי תיעוד עצמי של בעל החשבון ואימותו כאמור בפסקת משנה (א) נקבע כי הוא תושב מדינה זרה מסוימת, כחשבון של תושב מדינה זרה באותה מדינה זרה." תסבירי. תיעוד עצמי זה אותה הצהרה עצמית שאנחנו מדברים עליה. יש לנו הצהרה לתיעוד עצמי, אז אולי כדאי שנגיע אליה. בתקנה 9 יש לנו את ההסבר מה כולל התיעוד העצמי. תיעוד עצמי לגבי יחיד, אותו מסמך שיחיד צריך למלא כאשר הוא פותח חשבון חדש. כתוב ש"תיעוד עצמי לגבי יחיד זה הצהרה של יחיד שנחתמה בידו או אושרה בידו בדרך אחרת, שכוללת את תאריך החתימה או האישור של היחיד וכן פרטים אלה". הצהרה של יחיד בטופס שהבנק מנפיק לו?

יש לבנקים את הטופס הזה? יחד עם גורמי המדינה הגענו לטופס שמומלץ על ידי רשות המסים. התכלית

לכאורה, אתם אמורים להחיל? כל מוסד פיננסי יש לו את המערכות שלו. אתם יכולים לא לפתוח חשבון למי שנכלל בחוק הזה? אלה התלונות שקיבלנו. הבנקים מחויבים לפתוח חשבון ולא יכולים לסרב בסבירות שאינה סבירה לפתוח חשבון, כאשר מדובר בחשבון עו"ש. אם מישהו נותן הצהרה ואומר: אני תושב זימבבוואי אבל תרשמו שאני תושב ישראל - - - כן,

אני מדבר על הרגיל. בנק לא יכול לסרב לפתוח חשבון עו"ש. למזלנו, ב-CRS, אנחנו לא מתמודדים עם הבעיה הזאת. אין פה עניין של אזרחות שקובעת לך את האמריקאיות שלך. פה מדובר רק בתושבות ולכן "הצדק" שהיה כל כך קשה לוועדה לקבל,

פה זה פשוט עניין של תושבות. אחת הטענות שאנחנו קיבלנו בניסיון שלנו עם ה- FATKAהיא שחלק מהבנקים אומרים: הסניף זה לא פותח חשבון לגמ"ח, לך לסניף אחר. באותה עיר אבל אחר, שאולי פחות נוח לך. זה מותר לכם לעשות? מכוח מה אתם עושים את זה?

זה כבר נושא אחר. זה לא קשור ל-CRS ולא קשור ל- FATKA. זה קשור ל- FATKAכי אומרים שזה בגלל ה- FATKA. לא, זה לא קשור ותכף אני אסביר. זה קורה גם בכל מיני תחומים אחרים, כשהבנק, מבחינת ההתארגנות שלו, מרכז חשבונות מסוימים בסניפים מסוימים ולא פותח אותם בסניפים רגילים בגלל הרגישות והמקצועיות שנדרשת בפתיחת החשבון והתקלות שקרו בעבר. כל בנק ובנק, לאור ניהול סיכונים ומדיניות שלו, קובע אם וכאשר הדבר הזה נדרש, אבל זה בהחלט לא קשור באופן ספציפי ל-FATKA או ל-CRS ולא ייחודי לנושא הזה. אני רוצה להגיד לכם שזה פתח לבעיות גדולות. ראשית, מתחילה חשדנות וחוץ מזה אתם יכולים להתחמק מהעניין. בן אדם עובד עם סניף מסוים ופתאום אתם שולחים אותו לסניף בקצה העיר. אולי בפרק זמן צריך לאפשר לו את זה בגלל שהחשדנות עולה. מייד הם פונים אלינו ואומרים: בגלל שאנחנו גמ"ח לא רוצים לתת לנו ושולחים אותנו למקום אחר, ושם אנחנו לא נמצאים. זה לא מקום שבו יש בכלל חשבון שלנו. אנחנו עובדים כל השנים עם הסניף שנמצא בצד השני של העיר. האם אפשר לא לעשות את זה עכשיו? הרגישות גבוהה עכשיו. אני מאיגוד הבנקים. בהמשך למה שנאמר פה, כל הקטע שיש היום מגמה של סניפים שמתמחים בנושאים מסוימים, ואני חושבת שכולנו מכירים את זה. סניפים שמתמחים בנושאי עסקים, סניפים שמתמחים בתושבי חוץ. זאת המגמה וגם העניין הזה. זה ממש לא קשור לזה. מאוד יכול להיות שבנק מסוים החליט לרכז פעילות מסוימת והוא צריך שיהיו לו פקידים שמומחים לפעילות, באמת לא בקשר ל- FATKA וכל זה. משם זה בא. יש מצב שאולי זה פחות נוח ללקוחות, אבל זה משרת הרבה מטרות אחרות.

בבקשה.

יכול רק להגיד שהנושא של פתיחת חשבון בנק התחיל דווקא עם ה-FATKA. לפני ה- FATKA לא עלו תלונות קונקרטיות על פתיחת חשבונות. כל הנושא הזה התחיל עם ה-FATKA כך שאני לא יודע להצביע על אותו מנהל סניף באופן עקרוני. אנחנו גם יודעים על בעיה של פתיחת חשבון, שדיברתי עליה גם בפעמים הקודמות. אני יכול לציין שנאמר לנו שנקבל עזרה ומרביתם המוחלט של הפניות גם קיבלו מענה. אני לא יודע להצביע האם באמת נפתחו חשבונות או לא, אבל שמעתי שההתייחסות השתנתה. חשוב לציין את זה. אנחנו עומדים בחזית הזאת. הוא מעלה טיעון שברגע שעבר ה- FATKA, הפסקתם. אתם אומרים שזה לא קשור ל- FATKA. הקטע של סניפים מתמחים לא קשור.

היא שירות חובה על פי חוק הבנקאות שירות הלקוח. לא נותנים לו לפתוח. לא נותנים בסניף X ואומרים לו: תלך לסניף Y. תבינו שכל הזמן מטילים עוד ועוד מטלות על בנקים אתם תוודאו את קיום ה- FATKA, אתם תוודאו את קיום ה-CRS. אם לא תעמדו בדרישות יהיו עליהם עיצומים כספיים. לכן כל הזמן צריך ללמד את הפקידים, להכין מערכות. במקום ללמד 10,000 פקידים, מחליטים ללמד 2,000 פקידים בסניפים מתמחים.

בסופו של דבר זה משרת גם את הלקוחות, כי הפקידים שיטפלו בהם בסוף יהיו יותר מומחים בנושא הזה ואז הם יהיו פחות חשדניים. אני מבקש שתהיה תקופה שבה לא תמנעו ממקום כמו הגמ"ח המרכזי לפתוח חשבון. בסדר, תסתדרו אתם פרוצדורלית. אתם הגוף שמרוויח כסף. הגמ"חים הוא לא גוף שמרוויח כסף. אנחנו מציעים שאם יש מקרים, שיפנו לאן שצריך. לכל בנק יש לשכה לפניות הציבור, יש לשכת פניות הציבור של בנק ישראל שהיא מאוד יעילה. אנחנו מוכנים לבדוק כל נושא לגופו. לקוחות שיש להם פעילות גדולה. בנקים כן מקבלים. זה לא תורה מסיני. איתנו עובדתית זה לא היה. טוב, נראה הלאה. בבקשה.

ממשרד ברכה ושות'. אנחנו מטפלים בהרבה לקוחות שנתקעים מול הבנקים. אתם אמרתם שתביאו את כל התלונות שיש לכם, תעבירו לבנק ישראל. שלחנו לשגית מכתב עם פירוט כזה. שלחתם?

ניסים, אחרי שתבדוק את התלונות, תגיד לנו האם בתלונות האלה יש ממש, ואם אין ממש תגיד למה. שנדע. ניקח את זה כפיילוט. אני מהלשכה המשפטית בבנק ישראל. קיבלנו אתמול אחרי הצוהריים את המכתב. המכתב לא כולל פרטים של הלקוחות, אז קשה מאוד לבדוק. יש שם פרפראזות כלליות. למה אתם לא מעבירים פרטים? אולי ממשרד ברכה ייתנו לנו

כדי להגיד לנו תלונות על הבנקים אני לא צריך אותך. בישיבה הבנתי שיש תלונות ספציפיות, שאנחנו לא מכירים אותן. אבל אם אתם לא מעבירים פרטים, איך אתם רוצים שניסים יבדוק את זה? אני מעביר תלונה או ששגית מעבירה, היא מעבירה עם פרטים. בתיאורים שהעברנו טיפלנו. אחרי מערכת ייסורים מאוד קשה מול הבנקים ואז לא צריך את הטיפול של הבנקים. רונן, תקרא את מה שהם אמרו. אני רוצה רק להעיר משהו אחד, אדוני היושב-ראש, נציג איגוד הבנקים נתן קודם דוגמה שאם מישהו בא ואומר: אני תושב זימבבוואי, אבל תרשמו אותי כתושב ישראל, אז אני לא פותח לו חשבון בנק. אבל זה לא בדיוק נכון.

כי כשאתה בא לפתוח חשבון בנק,

סממנים שאתה צריך לקבוע על פיהם איזה תושב הלקוח. אחד הסממנים זה כתובות. אם יש לך כתובת בחו"ל, למשל עסק, זה סממן. או שאם יש לך טלפונים נסעת לחו"ל והתקשרת מחו"ל לסניף הבנק שלך כי רצית לעשות כמה דברים, הבנק יקבע שאתה תושב זימבבוואי. אחרי זה הוא לא יפתח לך חשבון בנק למרות שאתה תושב ישראל ואין חולק על זה שאתה תושב ישראל. וזאת ההטעיה של הוועדה.

תשובה של מישהו מכם בקצרה. אדוני, האינדיקציות קבועות בתקנות. לא אנחנו קבענו ולצערי, גם לא מדינת ישראל קבעה את זה. יש אינדיקציות מאוד ספציפיות. אם למישהו יש מספר טלפון רשום בחו"ל, למיטב זיכרוני זה גם לא מספיק. עוד מישהו, בבקשה? אני נציג לשכת רואי חשבון. אני אבקש להבהיר שני דברים. אתה חדש פה?

התחלתי לא מזמן, היו בחירות. זה שהיו בחירות אני יודע. שיהיה לך בהצלחה.

מוסד פיננסי הוא לא רק בנק,

לגבי הטופס, אני חושב שראוי שגם הגופים הפיננסיים היחידים בישראל יראו את הדף. לא ראינו את הדף. דבר שני, התנהלות הבנקים. מאז שנכנס החוק לאיסור הלבנת הון אם יהיה מספיק זמן אפשר יהיה לייצר איזשהו בנק של מקרים ותגובות לאיך שנעשה. למה לשכת רואי החשבון, במיוחד שעכשיו היא חדשה ואחרי בחירות, לא קובעת פגישה עם איגוד הבנקים. לאט-לאט. אנחנו נקבע. אני מאוד ממליץ על זה. אני מקבל את מה שאתה אומר. אנחנו צריכים עוד להכיר מי ואיך. אם יש תלונות על בנקים מסוימים, כאלה ואחרים, אתם עוסקים בעניין של ראיית חשבון ואתם יכולים לעשות גם דבר בהתנדבות, שזה חשוב מאוד. אדוני, אני מאה אחוז בהתנדבות פה. אתה כן. אני מציע לשבת עם הבנקים וגם לפרט מה הבעיות. הרי אנחנו עוסקים בעניין הזה כל הזמן. זה יוריד לי הרבה עבודה, זה יוריד לכם. תוכלו לקחת קרדיט יחד עם איגוד הבנקים, שאתם מקילים על אנשים. אנשים באים בהרבה תלונות.

כנראה לא נוכל למצות את כל התלונות האלה. לא מקשיבים לאנשי מקצוע כרגע. איגוד הבנקים, אני מציע שאם הם יתקשרו אליכם ויקבעו פגישה לשבת על העניין הזה, לכתוב פרוטוקול ולנסות להגיע לפתרונות, אני מאוד אברך על זה. אני חושב שזה דבר חשוב. זה גם חשוב לכם. במקום לשים מודעות בעיתונים ולפרסם בטלוויזיה, שזה עולה הרבה כסף, זה ייתן לכם הרבה יותר לקוחות מכל פרסום אחר. אנשים סובלים בבנקים. זה גם פשוט. יש אנשים שהם אינם אנשים עשירים והם אינם אנשים מיומנים עם אנשי מקצוע. יש אנשים שגם לא יכולים לקחת רואה חשבון ואם עושים להם את השירות הזה, זה דבר חשוב. אדוני, אנחנו מסכימים בהחלט. הם מחכים לטלפון שלך.

נמשיך הלאה. פרידה הייתה באמצע ההסבר של תיעוד עצמי. הסברתי שכאשר יחיד פותח חשבון, המוסד הפיננסי צריך

תיעוד עצמי, שזה אותה הצהרה שבה הוא נותן את הפרטים שאפשר לראות בתקנה 9. הם כוללים את השם,

תאריך הלידה והמדינות שהוא מצהיר שבהן הוא תושב לצרכי מס. אם יש לו מספר זיהוי לצרכי מס, למסור גם את המספר. אלה הפרטים שצריכים להיות בתיעוד העצמי ולא צריך פרטים נוספים עליהם לצורך התיעוד העצמי. היחיד פותח חשבון ובזאת הוא מצהיר את התושבות שלו. לגבי חשבונות חדשים, הבנק כבר לא מחפש סממנים אלא מתייחס להצהרה של היחיד לגבי התושבות שלו. זאת אומרת שמה שהעירו כאן לגבי זה שאם רשום לו טלפון או רשומה לו כתובת, מדובר על סקירה של רשומות אלקטרוניות של חשבונות קיימים על זה דיברנו בישיבה הקודמת. הסברנו שאם בגלל הסיבה הזאת נראה שיש לו סימן של מדינה זרה, והבנק מודיע לו: לפי אותו סימן אני מסווג אותך, הלקוח מודיע: אני לא תושב של אותה מדינה ונותן הצהרה עצמית. הוא גם נותן תיעוד שאומר: אני תושב ישראל. נותן הצהרה של תושב ישראלי ונותן איזושהי תעודה ממשלתית שמאשרת את זה שהוא תושב ישראל. בפתיחת חשבון חדש אין חיפוש של סימנים. יש הצהרה של היחיד והוא נותן פרטים מינימליים. אני רוצה להדגיש, וכתבנו את זה בהמשך, שלא צריך לכתוב מהי האזרחות שלך. זה לא רלוונטי לנושא הצהרה על תושבות ב-CRS. לעניין ה-FATKA, זה סיפור נפרד. הבנק מקבל את התיעוד העצמי ואומרים עוד בסעיף שאם כבר קיים ברשות המוסד הפיננסי תיעוד עצמי של אותו בעל חשבון נניח שפתחתי כבר חשבון בבנק הפועלים, כבר הצהרתי הצהרה ואני פותחת חשבון אחר ולבנק יש תיעוד עצמי, הוא יכול לא לדרוש ממני למלא שוב את התיעוד העצמי אם לא חל שינוי בנסיבות. כך יש לו סיבה לדעת שהתיעוד העצמי שברשותו שגוי או לא אמין. כמובן שאת התיעוד העצמי הבנק מעביר איזשהו מבחן של סבירות, והוא צריך לאמת את זה כדי לראות שאין לו סיבה לדעת שהתיעוד העצמי לא נכון. ברגע שאדם מצהיר על עצמו כתושב מדינה זרה, סעיף ב' אומר שהוא יסווג כתושב אותה מדינה זרה. זה הטופס שקיים. הוא נותן את התיעוד העצמי ואז אנחנו חוזרים לסעיף שלנו, של פתיחת חשבון חדש. באותה פסקה של פתיחת חשבון חדש, אם קיים ברשות המוסד תיעוד עצמי של אותו חשבון, הוא רשאי לא - - - זה מה שהסברתי, אם פתחתי חשבון ועכשיו אני פותחת עוד חשבון באותו בנק. אם יש להם את התיעוד העצמי שלי, הם יכולים לא לבקש ממני. אבל זה לא מתייחס למצב שבו לבנק יש כאילו מידע משל עצמו, כמו שלכאורה נטען כאן בישיבות קודמות. זה דווקא בא מהמקום שהיושב-ראש דיבר עליו קודם, לנסות לעזור. להקל על האזרח כדי שלא יצטרך כל פעם שהוא פותח חשבון. תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. אני חוזר על העניין הזה, גברת אלישבע. אנחנו נקבע ישיבה בשבוע הבא אבל אני לא נקיים אותה אם אני לא אקבל תשובה. התשובה שצריכה להיות ב-CRS וצריכה להיות ב-FATKA. אני רוצה להתקדם, אני רוצה להגיע לעניין הזה. אני לא כורך אחד בשני, אבל כנראה זה הולך להיות כרוך אחד בשני משום שאני עומד לפני סיום ה-CRS ולפני סיום הגמ"חים. זה יכול להיות כרוך. אני לא מתנה את זה בזה ואני לא אכרוך את זה בזה, אבל אני רוצה לקבל תשובה כדי שלא תתעורר בעיה גם ב-FATKA וגם ב-CRS. צביקה, היות ויצרנו פה חברות חדשה בין רואי החשבון לבין הגמ"חים, שתצטרפו גם לעניין הזה בגלל שלגמ"חים יש בעיות יותר קשות.

בהחלט. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.